אנחנו עוברים לסעיפים הבאים: הארכת

מיקי לוי, ביקשת הצעה לסדר. לאוזני אנשי רשות המסים ואנשי המכס. אתה יודע שאני כל הזמן מחפש מפעלים שנמצאים בקשיים. אני מדבר על מפעל תדביק בנגבה שמעסיק 350 עובדים, שנמצא בסכנת סגירה, עם בעיות תזרימיות קשות. אתה נוסע לשם. אני נוסע לשם גם כן. אני רק מסביר להם, שהם ישמעו אותי. האבסורד הוא שעל היריעות של חומרי הגלם שמגיעים לארץ, תדביק וקיבוץ נגבה משלמים מס, אבל כשאני מזמין בהודו עטיפות של במבה ושל אגוזי וכן הלאה הן מגיעות לארץ בלי מס.

אני מתכוון באמצעותך להילחם בעניין הזה. דעו את זה. גם שלחתי מכתב למנהל המכס. זה לא יעבור לסדר היום. תודה רבה. מי מציג את הנושא?

הצעה לסדר. אני מבקשת לשאול. אנחנו הולכים לדבר פה על שווי השימוש ואני רוצה לשאול מדוע האוצר טרם הביא לוועדה את הצו. הם שלחו לך את נוסח התקנות אבל לא את הצו שמאריך את הוראת השעה לעניין

לא הבנתי, אני מתנצל.

שמאריך את הוראת השעה בנוגע להטבה במס הקנייה לא שווי שימוש לא הובא לכאן ואני רוצה לדעת למה. כי מבחינתם הצו הקודם עדיין בתוקף. זה בניגוד להחלטה שהצביעו עליה בכנסת. הדיון ניזום בכנסת לפני כשבוע על ידי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ, ואני גם תמכתי וגם דיברתי שם. הייתה הבטחה של סגן שר האוצר להביא את הנושא לדיון בפני המומחים באוצר ולהחזיר אותו לכאן בשני הנושאים: שווי שימוש, כפי שהבאתם, וכן הטבת המס. שניהם נכנסים לתוקף ב-1 בינואר 2020 ולכן הדחיפות לטפל בזה מיידית. בסדר, תיכף נראה מה אנחנו עושים בעניין הזה. מי מציג את זה? אני מתייחס להארכת תוקף הטבות המס של כלי רכב היברידיים. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) כן מונחות בפניכם אז אתה יכול להסביר לגביהן לפחות. אם אפשר להסביר על שני הדברים. עלויות התחזוקה של רכבים היברידיים ורכבים חשמליים נמוכות יותר משל רכבים רגילים. לכן כבר מספר שנים יש לנו הוראות שעה עם הקלה מסוימת, בזקיפת שווי השימוש לרכבים האלה. יש לנו הפחתה של 1,000 שקל ברכב חשמל והפחתה של 500 שקל ברכב היברידי. הפחתה של זקיפת השימוש? נכון. הוראת השעה הנוכחית פוקעת בסוף השנה. אנחנו רוצים לתת ודאות בעניין הזה לפני שהיא פוקעת, ומציעים להאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות. יש עם זה בעיה? עם זה אין שום בעיה. אנחנו שואלים מה קורה לגבי מס הקנייה. אני גם שואלת למה הנושא הזה בכלל עדיין בהוראות שעה? כשאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בעידן של משבר אקלים, כשאנחנו יודעים שהיו החלטות ממשלה שקבעו שאנחנו צריכים להוריד את השימוש ברכבים מזהמים, כשאנחנו יודעים ש-2,500 אנשים מתים מידי שנה בישראל מזיהום אוויר, אני שואלת למה אנחנו בכלל מדברים פה על הוראות שעה? איפה המדיניות שלכם? למה אנחנו לא עושים את זה כמדיניות של תמיכה ברכבים היברידיים ותמרוץ? הייתי מנכ"ל משרד התחבורה בעבר וממונה על שוק ההון, המפקח על הביטוח. אני רוצה להדגיש את דבריה של חברת הכנסת חיימוביץ'. יש קשר חד-חד ערכי בין שני הצווים. יש פה חוסר היגיון להגיד שמי שקונה את הרכב לא יזכה לעידוד והטבה אבל מי שישתמש בו יקבל את ההטבה. זה חוסר היגיון מוחלט. גם במכתב ששר האוצר הפנה לוועדה, הוא מודה שיש יתרון למשק ולחברה ממעבר לשימוש ברכב היברידי. אין מדינה בעולם שאני מכיר, ואני מכיר את מרבית המדינות יש סוגים שונים של הסדרים, אבל אין מדינה שאיננה מעודדת רכב היברידי על פני רכב בנזין. אילו מס הכנסה או מי שלא יהיה, אילו משרד האוצר היה אומר: אני מעלה ב-10% את הכול ושומר על הדיפרנציאליות אין לי טיעון. אבל יש פה עיוות, גם ברמת המדיניות, גם ברמת היעדים, גם ברמת הצפיפות בכבישים. זה חוסר היגיון מוחלט. לכן בלי לדון בשני הדברים האלה ביחד לא צריך לדון בזה בכלל. את מי אתה מייצג? אני מייצג את חברת אוטומקס חברת הייבוא המקביל הכי גדולה בישראל, שעושה שלושה דברים: מוכרת רכב יותר זול מכל יבואן אחר, מוכרת רכב איכותי יותר מכל יבואן אחר, ויש לה יעדים חברתיים כדי שבכביש יהיו כמה שיותר רכבים ירוקים. אני חושב שכולם צריכים להתאחד סביב שלוש המטרות האלה. אני רוצה שוב לחזור לנושא. אנחנו מקבלים פה היום תשובה חלקית ולכאורה צריכים לצאת מסופקים ושמחים שמשרד האוצר בא לקראתנו. זה טעות אסטרטגית. אני מחזיק פה את מדיניות המס של

המס האמריקאי, שנותן קרדיט של 7,500 דולר לרכבים היברידיים או חשמליים ששוויים בין 20,000 30,000 דולר. אני מחזיק פה רשימת הטבות מס בכל מדינות אירופה, מדינות ה-EU: סקנדינביה, נורבגיה, צ'כיה ומקומות אחרים. מדינות בכל העולם מעודדות את השימוש ברכב חשמלי בכל דרך אפשרית. חלק מזה הוא שווי השימוש, ותודה לכם שאתם מאריכים את הצו בשנתיים. זה טיפול חלקי ולא מערכתי בבעיה שחייבים לטפל בה. לא ייתכן שאחרי שקיבלנו הבטחה של סגן שר האוצר לטפל בנושא כאן בוועדה, מנסים לעשות פה מעין הפרד ומשול מביאים חצי בשורה, בתקווה שאנחנו נאשר ונהיה מאושרים,

הייתי מעכבת את זה עד שיביאו את הכול ביחד, אבל נעשה את מה שאתם תחליטו.

אני רוצה להגיד משהו לגבי אנשי משרד האוצר, שאולי הם חושבים שבזה שהם מבטלים את הנושא של מס הקנייה ומטילים את זה רק על רכבי יוקרה, אולי הם חשבו לחסוך קצת כסף על ידי ביטול ההטבה הזאת. אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל סך כל העלויות החיצוניות של זיהום האוויר מתחבורה בישראל, לפי דוח של המשרד להגנת הסביבה, הן כ-4.5 מיליארד שקל בשנה. כלומר אתם בעצם חוסכים אולי עכשיו מעט אבל משלמים יותר בשלב מאוחר יותר. אני מציעה לרשות המסים ולמשרד האוצר להתאים את עצמם לעידן הזה, למשבר האקלים ולעודד ולתמרץ אנשים לנסוע ברכבים היברידיים וחשמליים, הדבר ההפוך ממה שאתם עושים. אנחנו מבקשים דבר אחד: אי אפשר להביא חצי מהצו הזה. הייתם רוצים להכניס אל תוך מדרגת המיסוי גם רכבים היברידיים של מעל 250,000 שקל. רגע, מותר לי להגיד מה שאני רוצה. אבל אתם תעבירו מיסוי מקל. תראו, לא הייתה כאן ועדת כספים כשהיו בחירות ואתם ניצלתם את זה עם צו אחד.

ניצלתם את זה. זה כאילו: שימו על השולחן. אני אומר לכם, אם לא תביאו הקלות לכלי רכב היברידיים שהם "עמך" עד 250,000 שקל, או פלאג או חשמלי, לפחות אני אתנגד לבקשה הראשונה שלכם. תביאו צו חדש, תכרכו את זה כדי שנוכל להצביע. תודה. גיא גולדמן,

תסביר לנו על הצווים ומה סגן השר יצחק כהן הבטיח במליאה. אני מרגישה קצת מבולבלת, יש פה ערבוב של מספר צווים. אתה יכול לתת לנו הסבר? אנחנו פרסמנו צו שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020,

את המס על רכבים היברידיים. אני חושב שלזה הייתה פה התייחסות. בנוסף יש לנו פה צו יוקרה, שהוא לא רק לרכבים היברידיים, הוא גם לרכבים אחרים, שפרסמנו בסוף שנת 2018 והוועדה אישרה אותו לחצי שנה. הצו המקורי עשה את זה תיקון קבוע. הצו שיעלה את המיסוי על רכבים היברידיים רגע, יש שלושה עניינים בפניכם. נעשה קצת סדר. העניין הראשון, שהוא לא בפניכם כרגע, הוא שינוי הנוסחה ביחס לרכבים היברידיים והעלאת המיסוי על הרכבים האלה החל מ-1 בינואר 2020. מס קנייה. הצו הזה הוא צו תעריף מכס שפורסם על ידי רשות המסים. בדומה לצו הקודם שדיברנו עליו על הדגים, הוא ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020. הוא יגיע לפה בתוך 60 ימים בלי לספור את ימי הפגרה. הוא לא יגיע כי זה צו הפחתה. הוא עדיין יכול להגיע לכאן לדיון והמליאה יכולה לבטל אותו, אפשר לדבר על זה. זה לא נמצא כרגע בפניכם, את זה נשים בצד. זה תקלה. למה? למה זה לא נמצא בפניכם סעיף 2 לחוק מיסי מכס ובלו, סעיף שנחקק בשנת 1949 והוא מתייחס לשיטת המיסוי של מסים עקיפים, קובע שמרגע ששר האוצר רוצה להגדיל מס עקיף במכס או במס קנייה הוא מפרסם את זה ברשומות ואוטומטית המיסוי הזה נכנס לתוקף. מכיוון שזה משנת 1949, ההנחה הייתה שרצו שלא יצברו מלאים ולא יהיה ידע מוקדם על זה ששר האוצר עומד להעלות מס עקיף. זה קיים עד היום. אלא שהסעיף מדבר על העלאת מס. כאשר מדובר בהעלאת מס, בתוך 60 ימים, בלי לספור את ימי הפגרה, הצו הזה אמור להגיע לוועדת הכספים והיא רשאית לאשר או לבטל אותו. אמשיך טיפה עם הפרוצדורה הזאת ביחס להעלאה. אחרי שהוועדה מאשרת את הצו אנחנו מניחים אותו במליאה למשך שבעה ימים, ויש חודשיים לכל חבר כנסת להתנגד לצו. כל חבר כנסת שמגיש ערעור למליאה ומבקש להתנגד לצו, המליאה צריכה לקיים דיון באותו צו ולהצביע עליו. כאשר מדובר בהפחתת מיסוי, ההוראה הזאת לא חלה. שר האוצר רשאי לפרסם אותה והיא נכנסת לתוקף באופן אוטומטי. היא נכנסת לתוקף הן ממועד הפרסום ברשומות והן בתאריך ששר האוצר נוקב. במקרה כזה זה לא אמור להגיע לוועדת הכספים. הוועדה קיימה מספר דיונים בראשות היושב-ראש הזה, גם בכנסת השמונה-עשרה וגם בכנסת העשרים, ונאמר שאנחנו חושבים שיש בעיה עם השיטה הזאת, כי הרבה פעמים גם הפחתת מיסוי בעצם משמעותה העלאה בדרך אחרת לצרכן או ליבואן, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל כרגע זה החוק. מה כן אפשר לעשות כאשר יש צו הפחתה הוועדה רשאית כמובן לקיים בו דיון בסמוך לכניסתו לתוקף, ולמליאה יש אפשרות בתקופה של 60 ימים, בלי לספור את ימי הפגרה, לבטל את הצו הזה בהצבעה במליאה. זה מה שיש לגבי צו הפחתה. למה לא הבאנו את הצו הזה? מכיוון שאין לוועדה סמכות להצביע לגביו מכיוון שמדובר בהפחתה. אפשר יהיה לקיים דיון בהמשך, ככל שהוועדה תרצה, והוועדה הזאת בכנסת העשרים קיימה מספר דיונים על נושא נוסחאות החישוב ביחס לרכבים, ולרכבים היברידיים בפרט. אפשר יהיה לפתוח את הנושא הזה ולקיים עליו דיון, אבל זה דיון רחב יותר, שפחות נוגע לדיון עכשיו שמקנה איזו הטבה נקודתית מאוד בשווי השימוש, שאני חושבת שנכון יהיה שכן תאשרו אותה. אני מבין שיש לנו שלוש החלטות פה. לא, יש לכם כרגע החלטה אחת. מה עם רכב יוקרה? הצו השלישי הוא צו רכבי יוקרה. הוא הובא לכאן בעבר באותו תהליך צו שפורסם ברשומות ונכנס לתוקף. הצו הזה הגיע לכאן והתיקון שהתבקש לגביו היה תיקון קבוע. ביקש אז יושב-ראש הוועדה הנוכחי לאשר אותו לחצי שנה בלבד, מכיוון שבאותה עת הוועדה קיימה דיונים לא מעטים בנושאי שווי שימוש בכלל, לאו דווקא על רכבים היברידיים אלא בכלל על שווי שימוש לעובדים, והוועדה רצתה שיהיו בידיה גם צווים בתחילת 2020 שהיא תוכל לשחק איתם בכל הנושא של שווי שימוש. הגענו ל-2020 ועדיין אין כנסת קבועה, אין ועדה קבועה, אי אפשר לקיים את הדיונים על שווי שימוש בצורה קבועה. טרם פורסם צו מס יוקרה חדש שיאריך את התוקף.

אני מניחה שרשות המסים הייתה שמחה לפרסם אותו באופן קבוע, אבל ככל שהוועדה כאן תסכים או תבקש לעשות את זה אז אפשר להגיע איתם להסכמה שצו כזה יפורסם. אין כרגע צו כזה. איך אפשר לעשות את זה בלי הצירוף של - - - הבנו את הכול. האחד תלוי בשני. אני רוצה לדעת, האם אתם רוצים להביא עכשיו את המס על רכב יוקרה? אנחנו רוצים להביא. לכמה זמן? קבוע. ולמה הצו בעניין שווי שימוש הוא לא קבוע? לגבי השווי שימוש הוא תלוי גם במשתנים כלכליים שיכולים להשתנות. והמס על רכבי יוקרה שאתם מבקשים אותו קבוע, לא תלוי במשתנים כלכליים? הפערים בין רכב רגיל לרכב היברידי וחשמלי מבחינת העלויות. אבל איך אתם מעודדים? תני לי מתווה של רכבים שהמדינה מעודדת. אני המשנה למנהל רשות המסים. כבוד היושב-ראש, אל מה להתייחס? אנחנו בדיון בניגוד לפרוטוקול. מליאת הכנסת הצביעה. עם כל הכבוד, אני לא יודע מה היה במליאת הכנסת. אבל אנחנו פועלים מכוח המליאה. אנחנו לא פועלים מכוח מליאת הכנסת. יש פה צו שהביאה רשות המסים. אנחנו סוברניים לקבל החלטה כפי שאנחנו מוצאים לנכון לאחר דיון שאנחנו נקיים פה. אני רוצה להסביר אל מה אני מתכוון. עלתה שאילתה דחופה בכנסת. הייתה שם הצבעה על כך שסגן השר התחייב להביא תשובות כוללות, ועל סמך זה המליאה הצביעה. הצביעה על מה? הצביעה על כך שבאי כוחו של סגן שר האוצר יביאו לכאן תשובות לגבי הדיון הכולל על ההחלטות השונות - - - אתם מכירים דבר כזה?

סגן השר ענה על שאילתה. השר השיב על הצעות לסדר בעניין הזה והוא אמר שהוא או באי כוחו,

מישהו מן המשרד יביא לוועדת הכספים דיון כולל על העניין הזה. הוא פשוט לא הספיק לדבר איתך. אני לא יודע מה זה העניין הזה, אדוני. אני מבין שיש לנו שלושה נושאים שבסוף כרוכים זה בזה.

בעיניי, לא בעיניך.

נושא ההטבה בשווי שימוש. אני חושב שכל מי שיושב פה הוא בעד הטבה בשווי שימוש. הנושא השני הוא רכבי יוקרה, שמבקשים מן הוועדה לאשר הוראת קבע. לי כאבי אין התנגדות לצו בעניין רכבי יוקרה אבל אני רוצה לדעת את כל התמונה. הנושא השלישי הוא באשר לרכב ההיברידי, שאומרים: אנחנו נביא, יש מחויבות/ אין מחויבות/ יש לו סמכות, אבל עדיין זה צריך להגיע לוועדה והוועדה יכולה לדון בזה.

שצריך לכרוך את הנושא של רכבי היוקרה בנושא הרכב ההיברידי. שיתכבדו ויביאו את הצו בעניין הרכב ההיברידי ונדון גם ברכב ההיברידי וגם ברכבי יוקרה. יש הבדל גדול במדיניות בין מדיניות לגבי רכבי יוקרה לבין מדיניות לגבי רכבים היברידיים, והם עושים פה הפרד ומשול את ההיברידי הם עושים חד-צדדי, ואת רכבי היוקרה הם עושים לא. אז הצו בעניין רכבי יוקרה יחכה.

מציע שאת הצו על שווי שימוש נאשר. הצו בעניין רכבי יוקרה יחכה לדיון ביחד עם הצו בעניין הרכב ההיברידי, שנראה את המדיניות הכללית ברמת המחירים שהם רוצים על רכבים בישראל ואיך הם מעודדים את הירוק בישראל, שזה חשוב לכולם. מתי מסתיים הצו של הרכב ההיברידי? מה אירע כאשר הייתה פגרה? עשינו מתווה קדימה לגבי הרכב ההיברידי והחשמלי. שמעלה את העלויות. צו על מס יוקרה פורסם שנה לפני צו ההיברידי שעליו מדברים. אלה שני אירועים שונים. בעיניך. בעיניי זה אירוע אחד זה מדיניות ממשלת ישראל בנושא רכבים בישראל. רוצים למסות רכבי יוקרה. אני אישית בעד שהעשירים ישלמו. אבל רכבים היברידיים זה מדיניות של מדינת ישראל, ואני חושב שצריך לכרוך את זה ולהביא את הדיון על שני הדברים האלה ביחד, ולא דבר אחד להשיג ודבר שני לעשות באופן חד-צדדי. המיסוי של רכב היברידי שוּנה על ידי רשות המסים?

רשות המסים עוד לא מחוקקת. אני שואל. היו לכם תקנות. איפה זה עומד היום, מס הקנייה? זה הצו של השר. מתי הוא נכנס לתוקף? כבוד היושב-ראש, אני יכולה לענות? כן, תעני, זה חשוב. אבל לא הייתה כנסת או ועדה. בבקשה, תתייחסו. אני רק רוצה להגיד לחברים החדשים, תדעו, אני לא יודע מה היה במליאה. זה לא קשור. אבל אני לא רוצה שיישאר פה הרושם כאילו אני מתעלם מן העניין הזה. זה לא אתה, זה הם מתעלמים. זה לא המצב, שלא תהיה טעות. הייתה שאלה שהופנתה לסגן שר האוצר והוא ענה תשובה, הכול בסדר. פה הדיון נמשך כבר זמן רב, הוא לא דבר שעכשיו המצאנו אותו. אני מתחיל לחשוב אם העמדות שהוצגו פה חשבתי שנצביע קודם על הנושא של הרכבים ההיברידיים ואז הם היו מבקשים בתמורה את העניין הזה. לא חשוב, אני לא נכנס לעניין. אני חושב שנדחה את ההצבעה ונבקש את התמונה הכוללת. אשמח להבין איפה עומד הנושא של ביטול מס הקנייה על רכבים היברידיים, מתי הוא נכנס לתוקף. היא התחילה להסביר. תתרגלי לכך שפה לפעמים יש דברים שנסחבים. בבקשה. אגיד בקווים כלליים ואם יהיה צריך נטליה מירוניצ'ב תיכנס לרזולוציות יותר כלכליות מקצועיות. כמה מילים לגבי שני הצווים שחשבנו שיובאו כאן לדיון. האם צריך להסביר מעבר למה שגיא גולדמן אמר? הם מובנים. הם לא שואלים על הצווים האלה. השאלה אחרת. לגבי המתווה ההדרגתי של העלאת מס קנייה, תחימה וקביעת גבול להטבות שניתנות במס קנייה לרכבים בהנעה חשמלית, פלאגים והיברידי,

למעשה המצב החוקי היה שניתנו הטבות במס קנייה עד סוף שנת 2019, ואם לא היה נעשה דבר חקיקה למעשה הם היו עוברים לשיעורי מס קנייה רגילים. תחת המצב הזה, ואחרי עבודות כלכליות שנעשו אצלנו כדי לבחון מה ההטבה שנכון לתת המדיניות של הממשלה היא לעודד את הרכבים עם ההנעה הזאת ולתת להם את העדיפות שצריך לתת. העדיפות ניתנת בצורה כזאת שלרכבים שווי-ערך אם יש רכב עם הנעה של בנזין ורכב עם הנעה אלטרנטיבית שהיא פחות מזהמת, ניתן בעולם המסים עדיפות כזאת שבעצם תייצר כדאיות כלכלית לרכוש את הרכבים הפחות מזהמים. התברר לנו כאשר עשינו את ההטבות, קרו כל מיני דברים בתוך שוק הרכב.

הפער במחירים שמשמשים כבסיס למס קנייה בין רכבי בנזין לרכבים אחרים הצטמצם מאוד ולכן בעצם לא היה צורך בהטבות מס כל כך גדולות, וגם בהנחות החדשות שאנחנו נותנים עדיין הסיטואציה היא שהרכבים בהנעות האחרות הם לא יותר יקרים ועדיין יכולים להיות יותר זולים. הם יותר יקרים. אני יכולה להגיד מעבודות שעשינו, ונטליה מירוניצ'ב תוכל להסביר את זה בצורה יותר מפורטת ומקצועית. מעבר לזה, לגבי רכבים יקרים מאוד תחמנו את ההטבות בסכום מסוים, שגם משקף את הפערים במחירים. מעבר לזה לא חשבנו שנכון שהציבור הרחב - - - מה זה יקרים? מעל 300,000 שקל. אני לא מדברת על רכבי היוקרה. תחמנו את סכום הטבת המס - - - מה זה יקרים? 75,000 שקל לכל היותר. אין כמעט רכבים שמושפעים מהתקרה. יש תקרה להטבות במס קנייה שניתנת לרכבים. המתווה שהשר חתם עליו, עם המלצה שלנו, מעלה בצורה הדרגתית את שיעור מס הקנייה. עדיין צריך לזכור שיש פער גדול מאוד בין מס קנייה שמוטל על רכב היברידי בשנתיים שלוש הקרובות, ובוודאי על חשמלי ופלאג-אין למשך ארבע חמש השנים הקרובות, בין הרכב הזה לרכב רגיל. זה לא שביטלנו את ההטבות. יש מתווה הדרגתי, שלפי הבדיקות שלנו הנחת המס מתקנת בעצם את הפער בעלויות בצורה כזאת.

יש כאן עוד שחקן בשוק, שזה היבואנים שקובעים בסופו של דבר את המחיר לצרכן, אבל בתוך עולם המס אנחנו צריכים לדאוג לכך שהמס יתקן אולי את המחיר הבסיסי. אחרי כן אם היבואנים מחליטים להתייחס אחרת למחירים זה דבר שאנחנו לא יכולים לשלוט עליו. ברכבים ההיברידיים הרגילים, לא רכבי היוקרה רכבי היוקרה זה סיפור אחר לגמרי, אתם לא עושים טובה, כך זה בכל העולם. למה צריך לשלם שווי שימוש? למעשה הוא משתמש הרי בפחות דלק, אז למה אתם לא עושים את זה קבוע? זו השאלה. מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יהיו השינויים הכלכליים, מה יהיו ההשלכות בהמשך. יש הרבה מאוד שיקולים. לנו יש אינטרס, שאנשים יזהמו פחות את האוויר, שישתמשו בפחות דלק, שיסעו ברכבים היברידיים חשמליים. יש לנו אינטרס ציבורי מן המדרגה הראשונה. נראה כאילו אתם לא מבינים את זה. צריך לאט-לאט ללמוד את השפה של הממשלה. במקרה הזה, זה אנשים שעוסקים בעניין המיסוי. לו היינו אנשים שלא מבינים זה מה שהיה צריך להיות: באופן קבוע להפחית את שווי השימוש בעניין הזה.

נכנסים כאן גם לעניין רכבי יוקרה, לא נתעלם מן העניין הזה. אתם רוצים להביא צו על רכבי יוקרה, אומרים החברים: בואו נדון על הכול יחד. אנחנו רוצים לאשר את הנושא של ההיברידים הרגילים, אני לא מדבר על רכבי היוקרה, אנחנו רוצים לאשר את זה

לכם יש עוד נושאים שצריכים להיות חלק מן העניין. תדעו רק שעל שווי שימוש התקרה כמעט נפלה פה. אנחנו לא מבינים את המדיניות של שווי שימוש והממשלה מתעקשת על העניין של שווי שימוש בכלל, שזה דבר שהוא משולל היגיון, אין בזה צדק, אין בזה יושר, אין בזה כלום. לא חשוב, לא אכנס לזה כי אז נתחיל פה דיון חדש. הוא דיבר על הנוסחה לשווי שימוש לרכב רגיל. אני מציע שתביאו את שני הדברים ביחד, גם את הנושא של רכבי יוקרה. אין פה צו.

היינו בשיח עם הוועדה ועושה רושם שנדון. יש פה חברים שיש להם עמדה בעניין. כמה אנשים נהנים מן השווי שימוש ברכבים ההיברידיים? אם לא נאשר את זה, כמה אנשים ייפגעו? למעלה מ-30,000 עובדים שכירים נוסעים ברכב היברידי ונמצאים עכשיו באי-ודאות לגבי השנה הקרובה. אם אנחנו לא מאשרים את ההטבות האלה אז המס שהם ישלמו יקפוץ. אבל כרגע זה ממשיך, אם לא נאשר את זה. לא, אם לא תאשרו אז הוא פוקע, ולכן יש חשיבות שהוועדה כן תאשר את התקנות האלה, אבל הם כורכים את זה במס יוקרה, אתם צריכים להבין את זה. תסכימו שאנחנו נאשר את הרכבים הרגילים לשנתיים וגם את רכבי יוקרה לשנתיים? את תקנות שווי שימוש של הרכבים ההיברידיים לשנתיים, וצו מס יוקרה שתפרסמו יהיה גם לשנתיים. תסכימו לזה? אם כן אז אבקש מן החברים שיתמכו בזה. לא בגלל שאנחנו חושבים כך. אנחנו נמליץ על זה בחיוב. להצביע או לא להצביע?

ואתה תפרסם צו לגבי רכבי יוקרה לשנתיים. חברי הכנסת, אם לא נאשר עכשיו אני לא יודע מה הולך להיות פה בפוליטיקה, אני לא כל כך מבין בפוליטיקה, אני לא יודע מה יהיה פה בשבועות הקרובים עלול להיות מצב שאנחנו נחטא למטרה של כולנו, שאנחנו מעוניינים לקדם את הנושא הזה של הרכבים ההיברידיים.

ניקח את רכבי היוקרה, שגם על זה אין ויכוח, הוויכוח הוא שזה צריך להיות קבוע ואין לנו עכשיו את הקבוע. יש לנו עכשיו אפשרות להצביע על הרכבים ההיברידיים לשנתיים כדי שלא ניתקל ב-1 בינואר בכך שפתאום הרכבים ההיברידיים ישלמו כמו כל אחד אחר. ואת רכבי היוקרה גם לשנתיים. יש לנו מעצור, שזה צריך להתבצע בסופו של דבר באופן מסודר. אני ממליץ לאשר את זה, מכיוון שאחרת אנחנו עושים עוול למטרה שלשמה אנחנו מדברים על זה. הוא צודק, יזהר שי. תכרכו את מס היוקרה דווקא. אם אתם אומרים כן אני מצביע.

אני מסכימה. כן.

כלומר אנחנו כורכים את מס היוקרה. זה יהיה שנתיים וזה יהיה שנתיים. גם לרכבים היברידיים רגילים?

דורון שורר, אתה חושב שזה לא נכון? אין מנוס. אני מאיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל. אנחנו רוצים שכל כלי הרכב בישראל יהיו חשמליים וירוקים ונפסיק לשרוף דלקים. כולנו רוצים. אני רוצה להגיד דבר פשוט מאוד שלא עלה פה. אנחנו צריכים את ההטבה הזו לשלוש שנים, כי מי שנכנס לעסקת ליסינג היא של 36 חודשים, לא של שנתיים. אז למה לתת לאותו אדם ודאות רק לשנתיים? בזה לא עשינו שום דבר. שלוש שנים?

אנחנו גם בממשלת מעבר. אני חייבת להקריא לכם תשובה שקיבלתי היום ממנכ"ל הכנסת בתשובה למכתב שאנחנו שלחנו על נושא עידוד אנשים שיסעו במכוניות חשמליות והיברידיות. הוא כתב לי כך: "חשוב להדגיש כי שיעור מס הקנייה על רכבים חשמליים והיברידיים עלה." הוא מדבר על עלה. "ביטול הטבת המס השפיע באופן דרמטי על היצע הרכבים החשמליים וההיברידיים של יבואני הרכב בישראל, ובהתאם על רכבים שהוצגו לחברי הכנסת." זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מהלך שמשפיע שנים קדימה. על זה נבקש דיון מיוחד, זה לא קשור. זה הצו השלישי. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', במהלך הדיונים עלה פה הנושא יושב פה איתן פרנס קיימנו דיונים ופעמים רבות קיבלנו כמה החלטות עד שבסופו של דבר השגנו את המטרה. זה היה חלקי, ועוד פעם חלקי, והתקדמנו לאט-לאט. רשות המסים היא לא רשות קלה והם מתכוונים לטובה, הם לא מתכוונים לרעה. בסופו של דבר השגנו את המטרה באופן כזה שהלכנו צעד אחרי צעד. נכון או לא? הוועדה הזאת היא המקום הכי נאור בבניין הזה, בלי לתת יותר מדי ציונים, בנושא האנרגיה הירוקה, רק בזכות הפעילות הזו כל כך הרבה שנים. זאת האמת. אני מפורום נוהגים היי-טק. אנחנו מייצגים את ציבור העובדים שנוהגים במכוניות צמודות ופועלים במטרות לאיכות סביבה, לסביבה ירוקה. חשוב לנו ברגע זה שתהיה פה ודאות לגבי הוראת השעה של שווי השימוש. לגבי כל מה שנאמר פה על מדיניות הצווים של מסי קנייה יש לנו בהחלט דעה, כי לדעתנו הולכים פה ברוורס בנושא הזה, כי מחירי המכוניות יתייקרו בשנים הקרובות בעשרות אלפי שקלים ויצאו מן המשחק. אבל כרגע הדבר הכי חשוב, בגלל שאנחנו נמצאים כבר אחרי הדקה התשעים, זה לדעת מה הולך להיות עם הוראת השעה, מכיוון שיש ציבור עובדים משמעותי מאוד שמחזיק ברכב היברידי ולא יודע אם הוא יקבל את ההטבה הזו. צריך להבין שמרבית העובדים שמחזיקים היום רכב כזה משלמים גם את עלות המעביד וגם את שווי השימוש. מכונית היברידית היא הרבה יותר יקרה. ההטבה הזאת היא איזשהו גזר גמדי שמקבלים העובדים. לכן מה אתה מציע? לכן אני מציע שנקבל את ההצעה שלך ושל חבר הכנסת ניסנקורן, קודם כול לאשר את הארכת הוראת השעה, ובמקביל נשמח לבוא ולהשתתף בדיונים על רמות המחיר. אני מנכ"לית פיוטצ'ר מוביליטי.

להגיד שאני מבקשת להצביע על הדבר הזה, כי כפי שנאמר, אם לא מצביעים זה אומר שהיום מעסיקים לדוגמה לא יכולים להתקדם קדימה, ולכל הפחות לדבר על שלוש שנים. אין שלוש שנים. למה? בגלל שאין. הם מושכים את הצו. זה לא בידיים שלנו. אני מבקש לשאול. אומרים לי שמחזור של ליסינג הוא שלוש שנים. אנחנו רוצים למקסם את השימוש ברכב כזה בליסינג ושההטבה הזאת באמת תתממש. אם המחזור הוא שלוש שנים אז צריך

אז מה ההיגיון בשנתיים? שלוש שנים זה נותן אפשרות של תכנון. הסכומים יכולים להשתנות. אנחנו חיים בעולם הטכנולוגי המתפתח. מדובר על הטבה של 500 או 1,000 שקלים. עד עכשיו באנו עם הארכות הוראת השעה. בסוף השנתיים האלה המצב לא בהכרח חוזר לקדמותו. אנחנו מתחייבים לבחון את הדבר הזה בתום השנתיים. בדיוק כפי שעשינו פעם או פעמיים, נבוא עם הארכה. אתם מייצרים אי-ודאות ואי-יציבות בשוק. העובדה שאנחנו באים עם הארכת הוראות השעה האלה,

שאנחנו בוחנים את זה באופן מקצועי.

חמש דקות התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:50 ונתחדשה בשעה 14:55.) רבותי, אנחנו נקיים דיון על נושא הרכבים ההיברידיים.

החברים לא רוצים עכשיו שאנחנו ניקלע פה למצב שנגיע ל-31 בדצמבר ובעצם הרכבים ההיברידיים יהפכו להיות רגילים. אני מבין שאתם רוצים את המס על רכבי יוקרה. אין לנו צו שלכם אבל אנחנו רוצים לאשר את זה באופן עקרוני. הכול יהיה לשנתיים. הייתי מעדיף שזה יהיה לשלוש שנים, כולם היו מעדיפים שלוש שנים. אבל איך אמרו הפוליטיקאים, שעדיף ממשלה כזאת ולא בחירות, כל אחד לפי הרמה שלו. אז אעשה לכם את המדרג. המדרג הכי גרוע הוא שנגיע ל-31 בדצמבר והרכבים ההיברידיים יהפכו להיות כמו כולם, ולכן צריך למצוא כל דרך לאשר את הצו הזה. לא בסדר שזה שנתיים, אבל זה מה שיש. במקביל לגבי רכבי יוקרה, זה צמוד לעניין של שנתיים. אנחנו הולכים לקיים דיון נראה עוד איך אנחנו עושים את זה לגבי הנושא של הרכבים ההיברידיים בכלל. קחו בחשבון ברשות המסים שחברים חדשים בכנסת, פרט לאלה שנמצאים כאן, ילכו על ההיברידיים בכל הכוח, והם יהיו צודקים. אנחנו רואים פה חברים שהעניין הזה אכפת להם מאוד. קחו את זה בחשבון. נקיים את הדיון הזה. אני לא יודע מי יהיה יושב-ראש הוועדה, אבל מי שיהיה יושב-ראש הוועדה, אם הוא יהיה נורמלי הוא יקיים את הדיון הזה, מכיוון שזה מה שאנחנו מחליטים עכשיו. אנחנו מחליטים שיתקיים הדיון. אנחנו הולכים להצביע על הצו של הרכבים ההיברידיים, ואנחנו הולכים להצביע באופן עקרוני לגבי רכבי יוקרה, שזה מקביל, וגם הוא יהיה לשנתיים, מעבר לעובדה שאנחנו נקיים דיון רחב על העניין הזה.

על רכבי היוקרה רשות המסים תפרסם צו לשנתיים. גיא גולדמן, לא הגיע הזמן שאתה תדע שהפרוטוקול לא יודע שאתה עשית תנועה כזאת? הצו שתפרסם הוא לשנתיים.

מי בעד אישור הצו על הרכבים ההיברידיים?

מי נגד? מי נמנע?

הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה) (תיקון), תש"ף-2019 אושרה. התקנות אושרו. לגבי רכבי יוקרה, אתה תפרסם צו, שאנחנו סיכמנו לגביו שהוא יהיה גם לשנתיים במקביל, ואנחנו נקיים דיון בכלל על נושא הרכבים ההיברידיים. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, צו שיפורסם בעניין רכבי יוקרה שתוקפו שנתיים אושר באופן עקרוני.

אני מודה לכם על הרצון הטוב ומודה לחברי הכנסת. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 14:55.